הישיבה שלנו היא ישיבה קצרה לצורך פרוצדורלי. אני אומר לפרוטוקול שאתמול לאחר סיום הכנת החוק בוועדה הוגשו הסכמות בין האופוזיציה לבין הקואליציה שכללו גם שילוב של שתי הסתייגויות שנידונו בוועדה. מכיוון שההסכמות חייבו שינוי של לשון ההסתייגות, לא ניתן היה לוותר על החזרת החוק לוועדה ועל שילוב ההסתייגויות בנוסח המוסכם אל תוך נוסח החוק. לכן אנחנו בעצם מבצעים כרגע פרוצדורה על פי סעיף 89 לתקנון הכנסת שבמסגרתו הוועדה יכולה למשוך בחזרה את החוק שהונח על שולחן הכנסת כל עוד לא החל הדיון בקריאה השנייה. זה למעשה ליתר דיוק לחדש את דיוניה, היא מחליטה לחדש את דיוניה. בסדר גמור, אז אנחנו כרגע מצביעים על חידוש דיוני הוועדה בהצעת החוק שהונחה היום על שולחן הכנסת בעקבות ההחלטה הזו החוק יימשך חזרה אל הוועדה. אנחנו נתכנס בעוד זמן לא רב אחרי שהוא יימשך פורמאלית משולחן המליאה, נתכנס על מנת לשלב את ההסתייגויות בהתאם להסכמות שגובשו. כמובן הדבר מהווה פתיחה של הדיון בחוק שחברי כנסת יוכלו להתייחס לנושאים של ההסתייגויות ועוד, פורמאלית יוכלו גם להציע תוך כדי הדיון עוד הסתייגויות, ואנחנו נצביע אז על הנוסח המעודכן ונחזיר את החוק למליאה מכיוון שוועדת הכנסת כרגע דנה בבקשה שלנו לקבל פטור מחובת הנחה על החזרת החוק. לא, על ההצבעה. להניח אתה יכול.

פטור מחובת הנחה לטובת ההצבעה, כדי שנוכל להצביע על החוק היום בהתאם לסיכומים בין הקואליציה לאופוזיציה. ועדת הכנסת עוד לא קיימה את ההצבעה, אנחנו מניחים שהדבר יאושר ואז אחרי שאנחנו נסיים כאן את - - היא יכולה לתת אישור מראש כאילו? כן, כן. אז זאת תהיה הפרוצדורה, אני מקווה שהדברים ברורים. אם כן אני מעמיד להצבעה את חידוש דיוני הוועדה בהצעת חוק הסמכויות המיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה, תיקון מס' 11 התשפ"ב 2022) על פי סעיף 89 לתקנון הכנסת. מי בעד אישור ההחלטה? הצבעה אושר פה אחד. אם כן חבריי אנחנו נעביר את הבקשה או מודיעים על ההחלטה למזכירות. האם אנחנו רוצים כבר עכשיו לקבוע מועד?

בסדר, צריך להודיע לחברי הכנסת. אני חושב שכדאי להודיע, יש אולי אנשים שרוצים להגיע. האם מבחינת סדר יום המליאה זה בסדר שנתכנס ב-16:45 או שזה מאוחר מדי? בסדר גמור. אנחנו נתכנס ב-16:50, ניתן חצי שעה של התראה כמו שאנחנו גם ברוויזיות. ב-16:50 נקיים את הדיון בנוסח החדש ונצביע על הנוסח. אני נועל את הישיבה, תודה.

ננעלה בשעה 16:22.